אני מאוד מאוד שמח שאנחנו מגיעים לקראת סוף היום להסכמות ולהבנות. אני רק רוצה לחזור למען הסדר הטוב: אנחנו נביא היום, בעזרת השם, למליאה את הצעת החוק שאושרה בקריאה ראשונה. כל חברי הוועדה כאן מסירים את כל ההסתייגויות שלהם,

הסתייגות אחת שנמצאת בהסכמה. זה נכנס לנוסח. כן, הכנסנו את זה לנוסח, אני מקווה שאני מדייק, את מה ששר הרווחה תיקן בכנסת ה-23, לרבות סיעוד,

תעשייה כל מה שהקראנו. מלונאות, הסעדה, תעשייה, חקלאות ובניין, בנוסף לסיעוד. עובדים זרים בחמשת התחומים האלה. וזה בנוסף לסיעוד. בנוסף לסיעוד, על פי אותן התקנות שהוא התקין. זה אחד. אחרי שאנחנו מכניסים את זה לנוסח החוק - - - את מה? 72 שעות

- - - לא, לא, טעות.

ירדתם מזה? כן, כן. יש מחווה של רצון טוב. שנייה, אני חוזר בשביל אוסאמה. אנחנו אומרים ככה: בשביל הרצון הטוב להביא את זה למליאה - - היום? כן, עכשיו. - - כל חברי הוועדה הורידו את כל ההסתייגויות, כל נושא חדש, הכול מכול כול ירד. למעט מה שהכנסנו בלשון החוק, את הנושא של הסיעוד, בניין וכו' וכו', שנמצא בתוך החוק. עם העובדים הזרים.

זה נושא אחד. ונושא שני, שכבר הכנסנו ללשון החוק זה עבודה ומנוחה על פי הפשרה שהייתה לנו פה, שמה שוועדת הבחירות קובעת זה הוראת קבע, ומה שאנחנו הוספנו אחר כך זו הוראת שעה. אני רוצה להעלות את זה להצבעה. מה זה יש תיקונים?

שאין להם יום שבתון. לא, יש להם שבתון, הם לא זכאים לתשלום. כולם או רק סיעוד? אלעזר רוצה לחדד, שנייה. חשוב לנו להסביר על מה בדיוק מדובר. אני אסביר מה נאמר בתקנות שקבע שר העבודה בפעם הקודמת לגבי עובדים זרים, ועכשיו לפי ההחלטה שלכם תחול לא רק בתחום הסיעוד אלא גם בתחומים האחרים. אני אקריא לכם: לעובד בסיעוד המועסק בעבודתו ביום הבחירות לא ישולם שכר לפי סעיף 136 סעיף 136 זה הסעיף שקובע את הזכות לשכר ביום השבתון. מצד שני, הסעיף הזה לא גורע מזכותו של העובד לשכרו הרגיל ביום בחירות.

אם הוא היה רגיל, יש לו מכוח הסכם, מכוח צו הרחבה, מכוח הסכם קיבוצי וכו', אותו עובד זר זכאי לשכר באותו יום, הוא יקבל את השכר הרגיל שלו, לא 200% ולא שום דבר. מצד שני, אם הוא נעדר מעבודתו מהסיבות שלפי הדין הוא זכאי לקבל, נגיד יש לו מחלה, אבל,

- - חופשה שנתית וכו', והוא זכאי לקבל בעבור זה שכר, זה לא פוגע בזה. אני לא קראתי את כל הסעיפים, אבל בגדול - - - אותה הוראת שעה של הכנסת ה-23 תחול עכשיו? מה שאמרתי עכשיו זה בעצם הוראת השעה שהייתה בכנסת ה-23, ועכשיו היא תהיה הוראת קבע. רק על אותו ענף של סיעוד? שר העבודה קבע תקנות מכוח ההסמכה שהייתה בהוראת שעה. ועכשיו בעצם התוכן של התקנות האלה ייכנס לתוך החקיקה, לתוך חוק הבחירות,

בלי כל תוספת אחרת?

עם ההרחבה - - - הרחבה לענפים נוספים שהזכרנו. איזה ענפים? הסעדה, בניין, מלונאות, חקלאות ותעשייה. עובדים זרים בתחומים האלה. זה בעצם השינוי. יש לנו בעיה עם זה, אבל - - - נקודה נוספת שחשוב לנו להבהיר - - - הסכים, הסכים. ההגדרה המדויקת היא עובד שאינו אזרח ישראלי. דבר נוסף, הוועדה החליטה להוסיף לנושא של בתי אבות ובתי דיור מוגן גם בתי אבות ובתי דיור מוגן שמופעלים או מנוהלים על ידי משרד הבינוי והשיכון או על ידי משרד העלייה והקליטה. בהתאם לנוסח שאמר דין. כן, כן. חשוב להדגיש,

זה הגדרות קצת מוזרות, כי בעצם התחומים האלה לא מוסדרים כיום בחקיקה, הם מוסדרים בנהלים פנימיים של משרד הבינוי והשיכון מצד אחד ומשרד העלייה והקליטה מצד שני. ולכן מדובר פה על בית דיור לגיל הזהב שמשרד הבינוי והשיכון או מי מטעמו מנהל וכו'. ומצד שני על מקבצי דיור לעולים, שזה בעצם המתחמים שבהם עולים זכאים לקבל בתנאים מסוימים, לפי כללים של משרד העלייה והקליטה, הם רשאים לקבל - - - והשרים יעבירו את הרשימות לוועדת הבחירות המרכזית. נכון. ויש עניין נוסף בעניין הקורונה, שניצן תגיד, שגם אותו צריך להבהיר. הדבר השלישי זה לגבי ההחרגות שביקשתם מסגר ומאזור מוגבל. והנוסח שזה יהיה: הגבלות שנקבעו בתקנות, כאמור בסעיף 7(א)(1), שזה תקנות של סגר, או לפי סעיף 16(א), שזה הכרזות על אזור מוגבל, לא יחולו ביום הבחירות לכנסת וב-21 הימים שלפני יום הבחירות על אדם בעת שהוא ממלא עבור מפלגה תפקיד שיושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, בהתייעצות עם סגניו ועם המנהל הכללי של משרד הבריאות, קבע כי הוא מסוג התפקידים הדרושים למפלגה לשם היערכותה לבחירות לכנסת וקיומן של הבחירות האמורות. זה היה הסיכום שהגענו אליו בוועדה. אפשר להעיר משהו? אני עוברת על הנוסח, יש דברים שאני חשבתי שכן הוסכמו על ידי היושב-ראש.

עם מי אני מדבר? עזוב, משרד הבריאות. תמשיך, הצבעה. גברתי הנכבדה, אני אגיד לך משהו: אנחנו מאוד מעריכים את דעתך. באמת מעריכים, לא סתם. הבעיה היא שכל דבר שתעלי פה עכשיו עלול להצית כאן אי אלו אי הבנות. אנחנו רוצים להתקדם. אני רק רוצה להעיר דבר אחד: ברמה המקצועית, ואני חייב לומר את זה, גם הנושא של ההרחבות לדיור מוגן של משרד העלייה והקליטה ומשרד הבינוי והשיכון מצד אחד, ובוודאי ובוודאי מה שהסכמתם עכשיו, להרחיב את זה לענפים נוספים, את הנושא של עובדים שאין להם אזרחות ישראלית, אנחנו לא עד הסוף סגורים על המשמעויות של זה. יכול להיות שיש בזה גם היבטים מסוימים של פגיעה בשוויון. דווקא משרד העבודה הסכים על זה. אנחנו לא לגמרי סגורים בדיוק על זה, כי זה נעשה מהרגע להרגע,

יכול להיות שיש פה אלמנט מסוים של פגיעה בשוויון, אני מסב את תשומת לבכם.

טוב, יאללה, הצבעה.

לפני שאנחנו מעלים את זה להצבעה, יושב-ראש הוועדה המיתולוגי, חבר הכנסת הרב יעקב אשר, בברכה להבנות. אבל לפני המיתולוגי, יש לי איזה קטע שאני אוהב את הפרטים. האם כל מי שנמצא פה הסיר את ההסתייגויות? עמית הלוי פה? מי שלא פה לא דנים. אז שיירשם שאין - - - כן. אני רוצה לחזור על מה שיואב אומר, שיירשם בפרוטוקול, שהיות שעמית לא פה או מישהו אחר לא פה, כל ההסתייגויות של מי שלא נמצא פה, לא ידונו בהן בכלל. ומי שפה משך. אין הסתייגויות?

גם משכו את הבקשה שלהם לנושאים החדשים. זה לא רלוונטי כבר, עודד.

לא, אם הוא לא פה אני לא דן בזה.

אני מציע רק לוודא את זה. אני אוודא עוד הפעם. אני מוודא. חבר הכנסת הרב יעקב אשר, מילות ברכה. כולל ימינה. מתן פה. מתן כהנא היה פה, אמר - - - הוא פה, עדיין פה. אני רוצה להעביר רשות דיבור לרב יעקב אשר.

אתה אומר שאני אגיד מילות ברכה, רק שלא תצא ברכה לבטלה, אז תבדוק קודם אולי. ברכה ממך זה אף פעם לא לבטלה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הוועדה, באמת מאמצים גדולים שנעשו בשעות האחרונות של היושב-ראש בפועל מלכיאלי, ואני קצת ניסיתי לעזור ולא להפריע הרבה בעניין. אני חושב שההחלטה היא נכונה, וחשוב מאוד שגם ועדת הבחירות תוכל להיות ערוכה בזמן לדברים שצריך, וגם הדברים שהוחלט בהם וששינינו אותם ושעשינו בהסכמות יצאו לפועל. אני חושב שבסך הכול היה דיון מעמיק וטוב, תיקנו כמה דברים חשובים מאוד. אני מברך את היושב-ראש, מברך את הוועדה. רוצה להודות לצוות הוועדה על העבודה המסורה, גם למנהלי הוועדה,

לגור שנמצא בבית, לאלעזר שנמצא במקום מי ליד אלעזר, תזכירו לי?

ניצן, נכון. וגם את ניצן. תודה רבה לכולם. והרב ברוכי, אתה יכול להצביע בעד, הכול בסדר. אתה רואים מה זה? הרב יעקב אשר מאשר לרב ברוכי להצביע בעד. עבודה מעולה.

אחרי שאישרתי לך אני יכול לאשר גם לו. בדיוק. אני מצהיר לפרוטוקול: חבר הכנסת עמית הלוי אמר לי, היות שכולם מושכים, גם הוא מושך את ההסתייגויות. מלכיאלי, בעניין העובדים, אז מה שהיה לגבי קלפיות זה הוראת קבע?

ומה שהכנסנו את ההרחבה, כל עובד זה הוראת שעה?

מה שאתה הצעת, בהחלט.

אז רק אני אומר לפרוטוקול: אנחנו נזרום עם ההצעה הזאת בגלל הנסיבות, אבל כמובן לגבי העובדים הזרים וההרחבה על כל הענפים, אנחנו מסתייגים מזה אבל - - - סליחה, משרד הבריאות טוענים שאתה הסכמת להוסיף שיהיה מבחן של שמירה על בריאות הציבור. לא מבחן. אם אפשר להציג את זה בעצמנו. בדיון האחרון אני הערתי, שאני ביקשתי שאחד מהאינטרסים שיובאו בחשבון בעת קביעת הכללים ליציאת חולים ומבודדים יהיה גם שמירה על בריאות הציבור בין יתר הדברים. מישהו מתנגד שיכניסו את המשפט הזה?

כתוב שם בפנים משהו אחר. הם רוצים שיהיה כתוב. תחזרי רגע על הנוסח. אני לא חושב שיש בעיה. מישהו פה מתנגד לזה? זה מוגדר איפה שהוא? זה הגדרה או שזה שם קוד? היא רוצה. תראו, אני פה אתקרצץ עליכם. בדקתם רוחבית שזה לא נמצא במקומות אחרים שיכול להשליך עליהם?

אני מדבר איתך נטו משפטית עכשיו.

בתוך החוק הזה? שואל עידן שאלה, תעני לו בבקשה. רגע, עידן, תשאל אותה. ההגדרה הזאת של מבחן בריאות הציבור זו הגדרה שאתם - - - זה לא מבחן, זה פשוט שיקול נוסף שיש להביא בחשבון. זה שיקול, זה בתוך השיקולים. אבל זה כבר קיים בנוסח. במנעד השיקולים גם השיקול הזה. היא רוצה עוד פעם,

יש לזה משמעות. יצטרכו לעשות איזון - - - באיזון של ועדת הבחירות המרכזית - - - אתם מתנגדים לזה? לא מעלה את זה. לא, אנחנו מנסים להבין מה זה. טוב, משרד הבריאות, תסבירי לעידן מה זה. הכוונה היא לשקף בדיוק את הדיונים שהיו בוועדה. תוסיף גם שלום עולמי. הכוונה היא לשקף בדיוק את הדיונים שהיו בוועדה. אתם אמרתם שאתם רוצים שיושב-ראש ועדת הבחירות הוא זה שיעשה את האיזון בין כל האינטרסים הצריכים לעניין, בין החשיבות לאפשר לכל בוחר לממש את זכותו לבחור, לבין מצד שני צמצום ההידבקות בנגיף הקורונה. ויחד עם זה צריך לבוא גם שמירה על בריאות הציבור, זה מבחינתנו חלק מהעניין הזה של צמצום ההידבקות.

- - - זה בסך הכול עוד שיקול שצריך להתחשב בו. מישהו מתנגד למה שנוסף פה עכשיו? מבחינתכם זה סבבה? זה הכול עניין של איזונים. כל אחד צריך לצאת כאן עם משהו היום. גם משרד הבריאות צריך לצאת עם משהו. בסדר גמור. מישהו מתנגד?

עידן מאשר לנו?

אחרי שעידן מאשר, אני רוצה להעלות את זה להצבעה. רגע, יש לי עוד בקשה אחת. הסתייגויות דיבור האם אנחנו מסכמים שאף אחד לא מגיש הסתייגויות דיבור? לא, הליכוד ביקש לכל הליכוד. חבר הכנסת קרעי ביקש - - - קרעי, הסתייגויות דיבור לכולם אתה רוצה? לא, תיתן לכולם,

אנחנו לא נשאיר את כל החברים - - - אין הסתייגויות דיבור, למעט - - - יש אחד שחברת הכנסת מרב מיכאלי הגישה, שהיא לא נמצאת פה, אז אני לא - - - אז אנחנו מבטלים את זה עכשיו. לא, אי-אפשר.

אתה לא יכול בשמה. כל סיעה הסתייגות דיבור אחת. אוקיי, נקבל את הפשרה של עודד אחד לסיעה. כל סיעה הסתייגות דיבור אחת. אנחנו ממליצים למשוך את הסתייגויות הדיבור. זה מקובל גם על חבר הכנסת קרעי? כן, בטח, קרעי איתנו. הסתייגות דיבור אחת לכל - - - קרעי רק עושה רושם של לא נחמד, הוא באמת נחמד. אוקיי, אנחנו רוצים להעלות את הצעת החוק הזאת

מי בעד? אפשר להצביע גם אם אין לי זכות הצבעה?

רגע, אני גם מצביע. אתה לא יכול להצביע. בסדר. אלעזר לוקח אותך - - - עשיתי שלום רק.

מי נמנע? אף אחד.

חזק וברוך. הישיבה נעולה.

21:50.